בוקר טוב,

ה-11 במרץ 2021, כ"ז באדר התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. הנושא הצעת הסכם בדבר מתן הטבות למובטלים, החוזרים למעגל

הסמכות - - - אתה התייעצת, אין לך סמכות. אין לך סמכות. אנחנו לא נצביע על זה?

על ההתייעצות. הצבעת נגד, הצבעת בעד, לא משנה, כי זאת התייעצות, אין לזה כלום. לצורך העניין, הוא צריך להתייעץ אתך, הוא צריך לשמוע את הדעה שלך. הוא שמע את הדעה שלך. אבל אם יש לנו דעה ואנחנו מסרבים להסכם הזה? אבל הוא לא מקבל את דעתך. אלה הכללים. חיים, אני מבקש דיון נוסף. אני אגיד לך למה לא. היא אמרה לי אותו דבר, היא עורכת דין. אני אגיד לך למה לא, למה שיבואו אליך איזה שמונה מצביעים שלך לפני בחירות, הם לא מבינים מה שקורה פה, ויגידו: אתה מנעת ממני לקבל תשלום נוסף על האבטלה? אתה תצטרך להסביר לכולם. שיחזור לעבודה. אבל הוא מבין שהוא יקבל את המענק. אבל הוא לא מקבל את זה. אבל אתה צריך להסביר אחד, אחד. הם קודם כל יסבירו, שאתה דפקת אותו, למה אתה צריך את זה? אנחנו אנשים פוליטיים, אנחנו צריכים להיכנס עם ראש צלול לכל בריכה. אבל מנכ"ל הביטוח הלאומי אומר לך שבקושי יחזרו,

לא יחזרו. לא יחזור אף אחד.

אבל אתה לא צריך להיות זה שיבוא לציבור שלו באספות ויקומו לך שניים ויגידו: אתה דפקת אותי, הייתי יכול לקבל עוד 100 שקל. אני מציע משהו פשוט וקל, לתת תמריץ לעובדים האלה, אפילו 5%. אוסאמה, פה אני רוצה את טובתך, וזה לא נכון פוליטית לעשות את זה, כי אתה צריך להסביר לכולם, למה התנגדת להחזיר אנשים לעבודה. זה לא נכון.

מבוא המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הגדרות בהסכם זה - "דמי אבטלה" כהגדרתם בסעיף 158 לחוק, "החוק" חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה-1995, "מבוטח" כהגדרתו בסעיף 158 לחוק, "עובד" כהגדרתו בחוק, "פקודת מס הכנסה" - פקודת מס הכנסה ; "שכר קובע חדש יומי" סך ההכנסה מעבודה שבעדה שולמו דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו היו משולמים דמי הביטוח אלמלא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח, בחודש בעדו משתלם המענק, מחולק בתקופת העבודה, "שכר קובע ישן יומי" השכר היומי הקובע המחושב בהתאם לשכר הממוצע היומי, שלפיו שולמו לאחרונה דמי האבטלה לאותו מבוטח; "שכר יומי קובע" - שכר ממוצע יומי כמשמעותו בסעיף 170 לחוק, "תקופת העבודה" עבור חודש עבודה מלא 25, עבור חודש עבודה חלקי התוצאה המתקבלת מהכפלת חמש שישיות בהפרש הימים שבין היום האחרון באותו החודש או היום שבו הפסיק העובד את עבודתו, המוקדם ביניהם, ובין יום תחילת העבודה באותו החודש. למה חמש שישיות ולא כותבים שבר עשרוני? שיהיה יותר מסובך? שיעשו מכנה משותף? למה אתה לא כותב בשבר עשרוני? כי זה יוצא הרבה מספרים אחרי הנקודה. ושברים, כולם יודעים שברים? אני חושב שיותר פשוט לכתוב שבר עשרוני מאשר לכתוב שברים, עוד יבקשו לעשות ממך מכנה משותף... כשיש מונה, לא רק מכנה... זכאות למענק בעד השתלבות בתעסוקה עובד המבוטח לפי פרק ז' לחוק (להלן - עובד מבוטח), המתקיימים בו כל אלה, זכאי למענק בסכום המפורט בסעיף 5 להלן (להלן, מענק ): 1) הוא לא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים בתכוף לפני יום 31 בינואר 2021. זה התנאי הראשון, 75 ימים רצופים, שבהם אדם לא היה מועסק, וזה נבחן נכון ליום 31 בינואר 2021. תנאי נוסף, זה התנאי השני לזכאות: 2) בתקופה שבין יום 1 במרץ 2020 עד ליום הקובע שולמו לו דמי אבטלה בעד 75 ימי אבטלה, גם אם אינם רצופים; 3) החל להיות מועסק בתקופה שבין יום 1 בפברואר 2021 ובין יום 30 באפריל 2021. כלומר, זה רלוונטי לאנשים שחזרו לעבודה כבר באחד בפברואר 2021, או שיחזרו עד ה-30 אפריל 2021. 4) הוא היה מועסק במשך 14 ימים או יותר, גם אם אינם רצופים, במשך התקופה שמיום 1 בפברואר 2021 ועד יום 31 ביולי 2021; לצורך תנאי זה לא יספרו ימים בהם המבוטח מצוי בחופשה ללא תשלום. זה התנאי הבא, העסקה של 14 ימים לפחות כתנאי לקבלת המענק. לעניין מניין הימים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) ייכללו גם ימים בהם קיבל המבוטח בתקופה שבין יום 1 במרץ 2020 עד ליום הקובע אחד מאלה, ובלבד שצבר לפחות 25 ימי אבטלה בתקופה האמורה: דמי לידה וגמלה לשמירת הריון המשתלמים לפי פרק ג' לחוק; דמי פגיעה המשתלמים לפי פרקים ה', י"ג ו-י"ג1 לחוק; תגמול לפי פרק י"ב לחוק. תשלום המענק המוסד ישלם את המענק בעד כל יום שבו היה המבוטח מועסק, מיום תחילת עבודתו של המבוטח לאחר היום הקובע, ובלבד שהוא יום שבעדו ניתן היה לשלם דמי אבטלה וכן שבעד החודש קלנדרי שבעדו משתלם המענק (להלן - חודש התשלום) שכרו הקובע החדש היומי היה קטן משכרו הקובע הישן היומי.

השכר החדש שלו נמוך מהשכר הקודם שלו, זה תנאי לקבלת המענק בעד אותו חודש. האזרח הפשוט צריך 800 בפסיכומטרי כדי להבין אם מגיע לו. זה מה שאמר המנכ"ל. בגלל זה הם עושים את זה,

שהם לא יקבלו כסף. את מסכימה אתי. לגמרי. אפילו שאני בליכוד? בוודאי, מה זה קשור? אני עניינית. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ישולמו למבוטח בעד אותו יום מענק לפי הסכם זה, מענק למובטל שעובד בשכר נמוך כמשמעותו בסעיף 176א לחוק, ומענק לפי הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים עד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה מיום 16 בנובמבר 2020. (ג) היה זכאי המבוטח למענק מכוח הסכם זה ולדמי אבטלה בעד אותו יום, ישולם לו המענק מכוח הסכם זה, בהפחתת דמי האבטלה להם זכאי המבוטח בעבור אותו היום. אדוני, אפשר להעיר? שנייה, כבוד היושב-ראש. לא, תקראי. אחרי ההקראה יש פה עוד כמה אנשים שרוצים לדבר, תן לגמור לקרוא. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח לא יהיה זכאי למענק בעד ימים שלאחר יום 30 ביולי 2021 או לאחר ארבעה חודשים מיום תחילת העסקתו לראשונה לאחר היום הקובע, כאמור בסעיף (3)3,

מאותו יום שהוא מתחיל לעבוד, הוא יכול לצבור את המענק רק במשך ארבעה חודשים, או עד יום 30 ביולי, לפי המוקדם ביניהם. סכום המענק עכשיו אנחנו מגיעים לדרך בה מחשבים את סכום המענק שהוא יקבל בעד כל יום. פה יש נוסחה: סכום המענק לכל יום בחודש התשלום יהיה הנמוך מבין אלה: שיעור הירידה בשכר הקובע החדש היומי בחודש התשלום, לעומת השכר הקובע הישן היומי, כשהוא מוכפל בדמי האבטלה היומיים שהיו משתלמים למבוטח בחודש התשלום אלמלא היה עובד, והכל בהתאם לנוסחת החישוב שלהלן. וכל זה באינטגרל?

הפרש חיובי בין 632 שקלים חדשים לבין השכר הקובע החדש היומי, במקרה של הפרש שלילי או הפרש השווה לאפס - אפס. הנמוך ביניהם יהיה סכום המענק. אולי תיתן לו לעשות סימולציה וחשבון, לראות אם הוא מבין. כל זה או באינטגרל או כפול קוסינוס אלפא... תן לו לעשות, הוא בטוח לא יצליח לחשב את זה בעצמו. עכשיו מדובר בחלק שלא היה בהסכם הישן, זו תוספת חדשה להסכם:

תוספת למענק עובד מבוטח יהיה זכאי לתוספת למענק בסכום השווה ל-1,500 ₪ אם הוא זכאי לסכום מענק גבוה מאפס בעד 25 ימים לפי סעיפים 3 עד 5 וכן מענק נוסף בסך 1500 ₪ אם הוא זכאי למענק גבוה מאפס בעד 100 ימים לפי סעיפים 3 עד 5, ואם התקיימו כל אלה: הוא לא היה מועסק במשך 130 ימים רצופים בתכוף לפני היום הקובע, 130 כולל שישי, שבת? קלנדריים? כן, לא או ימי אבטלה נפרדים ברצף קלנדרי.

שישי, שבת נספרים? כן, 130 יום. כל הכבוד, אתם אנשים טובים.

בתקופה שבין יום 1 במרץ 2020 עד ליום הקובע שולמו לו דמי אבטלה בעד 130 ימי אבטלה, גם אם אינם רצופים, החל להיות מועסק בתקופה שבין יום 1 בפברואר 2021 ובין יום 30 באפריל 2021, לעניין מניין הימים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) ייכללו גם ימים בהם קיבל המבוטח בתקופה שבין יום 1 במרץ 2020 עד ליום הקובע אחד מאלה, ובלבד שצבר לפחות 50 ימי אבטלה בתקופה האמורה: דמי לידה וגמלה לשמירת הריון המשתלמים לפי פרק ג' לחוק, דמי פגיעה המשתלמים לפי פרקים ה', י"ג ו-י"ג1 לחוק, תגמול לפי פרק י"ב לחוק. 6. בקשה למענק ולתוספת למענק המוסד ישלם את המענק והתוספת למענק לאחר שתוגש בקשה, בקשה כאמור תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד.

המענק לא משולם אוטומטית, רק למי שיגיש בקשה. 7. המועד האחרון להגשת בקשה למענק ולתוספת למענק בקשה למענק - - פה צריך להוסיף את המילים "ולתוספת למענק". - - לפי הסכם זה תוגש עד יום 30 בספטמבר 2021. אני מזכירה שזה מועד יחסית מאוד מאוד קצר להגיש את הבקשה.

זו ברכה לבטלה. 8. תחולת הוראות פרק י"ד לחוק על המענק והתוספת למענק על תשלום מענקים והתוספות למענקים לפי הסכם זה יחולו הוראות פרק י"ד לחוק, למעט הסיפה של סעיף 303(ב) לעניין ניכוי מגמלה, בשינויים המחויבים. 9. דין מענק ותוספת למענק יראו את המענק והתוספת למענק לפי הסכם זה כהכנסה מעבודה או ממשלח יד לעניין תשלום גמלאות שמשלם המוסד בלבד.

"הכנסה מעבודה או ממשלח יד" הכנסה חודשית,

לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה. לעניין דין אחר, לא יראו את המענק והתוספת למענק כהכנסה. 10. מימון והחזר הוצאות מענקים ותוספות למענקים לפי הסכם זה ישולמו על חשבון אוצר המדינה באמצעות המוסד. המוסד יגיש לממשלה, באמצעות משרד האוצר, חשבון מפורט של סכום ההוצאה לפי הסכם זה, שהוציא המוסד בפועל. הממשלה תשפה את המוסד, באמצעות משרד האוצר, בסכום תשלום המענקים שהוא ישלם לפי הסכם זה, וזאת לפי נוהל השתתפות אוצר המדינה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי (להלן,

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את המוסד לפי החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובעות מביצוע הסכם זה כפי שהיו בפועל ובהתאם לנוהל. אדוני היושב-ראש, סגנית היועץ המשפטי במשרד האוצר. אנחנו ניתן לה לדבר, לא נדלג על טלי. נתחיל עם משרד המשפטים הבנת את הנוסחה של ההסכם? אני לא בטוחה שאנחנו מעודכנים לגמרי הנוסחה שנידונה עכשיו. הם הוסיפו עכשיו קוסינוס אלפא על כל המשוואה. זה אותו הנוסח. אם זה הנוסח המקורי, באמת ההערה שלנו עכשיו היא רלוונטית באופן חלקי, והכוונה היא שהיועץ המשפטי לממשלה אישר את הנוסח המקורי שהונח בפניו בהיבטי בחירות, ולכן שינויים מהותיים בנוסח ראוי ונכון שייבחנו גם בשנית,

שיהיו. אין שינויים. אנחנו מודים לך מאוד, אין שינויים. אנחנו לא מוסמכים לשנות. רק עורכי דין מדברים דרך אגב. הדיל, יש לנו בכלל סמכות כוועדה להתערב, להכניס שינויים ולתקן? סעיף החוק קובע שההסכם כפי שהוסכם בין הצדדים, הממשלה והמוסד לביטוח לאומי, יובא להיוועצות עם הוועדה. אנחנו סבורים שלא נכון שהוועדה תקבע שינויים מהותיים. אז מה המשמעות של היוועצות? אתם מביאים את זה אלינו, ואם יש לנו הערות? מה המעמד של ההיוועצות? מה זה ההיוועצות?

היוועצות של עבודה בעיניים. מה אתה רוצה ממנה? אני שואל, היא משרד המשפטים. אפשר להתייחס? גם בפעמים הקודמות שבוצעה ההיוועצות, היו שינויים שהוצעו, גם על ידי הלשכה המשפטית של ועדת העבודה והרווחה פה וגם על ידי יו"ר הוועדה, שהובילו בסופו של דבר לשינוי ההסכם. אם יש לנו סמכות, אנחנו - - אתם יכולים להציע שינויים והצדדים מיישמים לרוב את ההצעות. כי אנחנו יודעים שזה עד יוני

שמועות רמזו לי עד דצמבר. קודם כל ההסכם מבטא בסך הכול מגמה חיובית, עדיף כן מאשר לא. אבל אנחנו לא מטפלים כאן בבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית היא חל"ת, שהוא לא דיפרנציאלי. כל העובדים באשר הם זכאים לו כבר חודשים ארוכים, וכך זה ימשיך עד יוני. מי שמשלמים לו, יושב בבית - - - עד דצמבר, לא עד יוני. זה עד יוני, לא? מאריכים עד דצמבר.

אבל אנחנו שמענו שאולי גם יש כוונה להאריך את זה מעבר לזה. עד דצמבר. עוד יותר גרוע, אתה אומר את זה בציניות, כי אנחנו יודעים שזה עד יוני בשלב הזה. לא, בשלב הזה, אבל שמועות רמזו לי שזה עד דצמבר. זה יהיה חמור מאוד, אם זה ימשיך אף מעבר ליוני, משום שזה בהחלט דבר שחייבים לעקור אותו מהשורש. החל"ת הזה חייב להיות דיפרנציאלי, חייב לתת מענה אחר. מתחילת המשבר, אנחנו דיברנו על חל"ת גמיש. גם המומחים הכי גדולים של שוק העבודה, כבר בתחילת המשבר, כולל שירות התעסוקה, כולם הבינו מה המשמעות הזאת של החל"ת, החל"ת הלא דיפרנציאלי, זה שניתן לכולם באשר הם, והקלות הזאת שבה אפשר להעדיף את ההישארות בבית על פני חזרה לעבודה. ספציפית לגבי ההסכם הזה, המשמעות היא שאנחנו מתמרצים חזרה מחל"ת לעבודה רק את העובדים שהשכר החדש שלהם נמוך מזה, או יותר נכון, אנחנו לא מתמרצים את אותם עובדים לחזור למקום העבודה הקודם שלהם באותו שכר, אין כאן תמרוץ לחזור לעבודה קודמת. זאת אומרת שרוב העובדים האלה לא מתומרצים, וזה מעודד גם תחלופת עובדים, כך שזה לא באמת נותן מענה לשוק העבודה כפי שצריך לתת לו מענה. האמת היא שאי-אפשר שלא להיזכר, מי שזוכר את המערכון של זהו זה אולי כבר לפני 30 שנה, כשמוני מושונוב עובד חברת החשמל מדליק את המזגן ואת המאוורר, קופא מקור בבית, מתכסה בשמיכות ומדליק את החימום במקום לכבות את המזגן. התחושה היא שההסכם הזה כמו שאני אומרת עדיף כן מאשר לא הוא סוג של חימום לאותו מזגן, שמזמן היה צריך לכבות אותו. אני תוהה, עד מתי ימשיכו עם אותה מדיניות שהיא לא נכונה.

בתקופה שהחשמל היה חינם, הפסיקו את זה כדי שלא יפעילו את המזגן,

אדוני מכיר את המערכון. יש פה בעיה שאולי היא לא מודעת אליה,

כולם ידברו וגם אתה תקבל רשות דיבור. מה עם אוסאמה, תהיה לו זכות דיבור? טלי ארפי, תני פרשנות לגבי החימום והקירור... אני מבינה שמנכ"ל הביטוח הלאומי מבקש להכניס איזה שהם שינויים, אז

אבקש להתייחס אליהם. אנחנו לא יודעים על שינויים.

תיכף אני אדבר. טלי, אם יש לי מזגן שנותן לי תפוקה של 19,400 BTU, איזה הספק של חשמל בתנור אני צריך להפעיל כדי לבטל את המזגן ולהביא את החדר לטמפרטורה אופטימלית? גם אם אנחנו לא זוכים לאהדה אצלך, אנחנו תמיד משועשעים מהדיונים אצלך,

אתם משועשעים או נהנים? אנחנו נהנים, אני באופן אישי מאוד נהנית. יש לי היום שתי הנאות, כי יש עוד דיון אחר כך... חכי לדיון השני... אני יודעת, אני מחכה בקוצר

אדוני מנכ"ל הביטוח הלאומי, אני מבין שיש התחדשויות. כן, ישנם מספר שינויים. דרמטיים?

כדי שלא יבואו ויגידו שזה לא רלוונטי לעניין ההתייעצות,

הם מהותיים מבחינת הביטוח הלאומי, כדי שנוכל לבצע את המוטל עלינו בצורה הטובה ביותר: 1. הארכת תקופת הזכאות לא עד סוף יולי, עד סוף אוגוסט, שזה יהיה לגבי כל אחד מאלה שיחזרו לעבודה במסגרת המתווה לארבעה חודשים ולא לשלושה. לפני זה, זה היה לשלושה חודשים? כן, זה היה עד סוף יולי. סיפרת לי לארבעה.

אבל בהסכם כאן זה היה עד סוף יולי, זאת אומרת שמי שחזר למשל בסוף אפריל - - - בסדר, עד אוגוסט. 2. לעניין אופן חישוב המענק - - - - הורדתם את הקוסינוס אלפא? כן, הקטנו את אלפא... אדוני, היום ההסכם קובע שאם אתה עובד, באותו יום שעבדת ואתה מקבל מענק, אני קודם מפחית משיעור המענק את מה שאתה מקבל בדמי האבטלה בגין אותו יום. החשבון הוא יומי?

נכון להיום הוא יומי, וזה עוד דבר שמאוד מאוד מסבך את המערכת ואת ההבנה. זה מטורף, מטורף. אנחנו מבקשים שבמסגרת חובת ההיוועצות שעכשיו נעשית אתכם, תיוותר לנו החלופה להכניס אופציה שהחשבון לא יהיה יומי, הוא יהיה חודשי. זה יקל עלינו.

תקנו את הנוסח. כרגע אין לנו נוסח, אנחנו מבקשים שבחובת ההיוועצות, תאשרו לנו את החלופה הזאת. אנחנו נאשר לשבת עם עורכי דין ולנסח. אפשר להתייחס? עוד מעט, חכי, את נהנית... זה בתיאום עם משרד האוצר. איך זה יכול להיות? כי כל החישוב פה וכל ההסכם הוא יומי.

שאם אדם יחזור לעבודה ביומי, הוא יקבל פחות ממה שהוא עבד. לא, לא במישור הזה, במישור התפעולי. גם במישור היומי. אם לא תעשה את זה חודשי, אני יכול לצאת ניזוק. אני לא יודע להגיד אם ניזוק או לא, צריך לבדוק את המשמעויות. אנחנו רק רוצים מבחינה תפעולית, שתינתן לנו האפשרות לעשות את החישוב חודשי. לפני שנצביע, אני אגיד את מה שיש לי להגיד. שלומי, זה צריך להיות יותר ברור. לגבי השינוי הזה, אנחנו בהחלט נשקול את זה באופן חיובי, אנחנו רק רוצים להבין את המשמעות. אה, אתם עוד לא מסכימים? אני לא אומרת שאנחנו לא מסכימים, אני מבקשת מהוועדה - - - אבל את לא אומרת - - - טלי, את אמרת שאתם לא מסכימים. לא אמרתי. אדוני היושב-ראש, אל תכניס לי מילים לפה. ברגע שאמרת "אנחנו נשקול", נכון לעכשיו אנחנו לא הסכמנו. לא, אתה לא שמעת אותי נכון.

אני רוצה לדייק, אנחנו נשקול באופן חיובי, יש לנו כוונה, אנחנו רק רוצים להבין את המשמעות ואת הבחינה של זה. אני אומרת לך שיש כוונה, גם של אגף תקציבים, גם שלנו, גם של השר, לעשות את הבחינה הזאת. אני מניחה שאנחנו נפעל על פי הבקשה של ביטוח לאומי. מאחר שאנחנו רק בהתייעצות, את תנסחי את הבקשה של הביטוח הלאומי, ואנחנו מסמיכים אתכם בהתייעצות לנסח את הבקשה ולהגיש את זה כמו שצריך. כבר הקדשנו יותר מדי זמן לשטות הזאת, למשחק הזה. השחתתם פה הרבה שעות של הרבה אנשים. אנחנו מודים לכם על ההשחתה של הזמן של חברי הכנסת, ואתם תנסחו. אני חייבת להבין מה לנסח. לעשות את זה בחשבון חודשי ולא יומי. שלומי, אתה מתכוון רק לסעיף 4(ג)? כן, רק לעניין ההפחתה של דמי האבטלה. דמי האבטלה יופחתו ברמה חודשית, ולא ברמה יומית. מאה אחוז. וגם לגבי אוגוסט. זאת אומרת, הוועדה אומרת ששתי החלופות מקובלות התייעצות לגבי שתי החלופות. והארכת הזכאות לאוגוסט. עוד הערה אחת, אנחנו מבקשים לא להכניס הארכה באופן אוטומטי, אלא להסמיך את האוצר ואת המוסד להאריך את ההסכם בחודש נוסף.

אנחנו הכנסנו באופן אוטומטי,

ואני לא בטוח שהוא באמת יביא את התוצאה שאנחנו רוצים להביא. אני בטוח שזה לא יביא.

לכן אני לא משתתף בהצבעה,

והם לא שומעים לנו. אני חושב שצריך לברך על ההסכם הזה, כי בסופו של יום, עם ישראל צריך לדעת שהקורונה עומדת בעזרת השם בשלב כזה ואחר להיות מאחורינו, וחייבים אט אט להחזיר את כולם למעגל העבודה, כי אנחנו חייבים לדעת שהמדינה הולכת להיכנס מיד אחרי המשבר הזה לסחרחרת מאוד גדולה של הוצאות, של גירעונות וכו'. נתנו מה שיכולנו אפשרנו לאותם אנשים להיות קצת בבית, להיות עם הילדים, אבל אחרי הכול חייבים לחזור. אני מבין שקשה מאוד להחזיר את המצב שכל אחד יוכל לשלם ולקבל באופן מלא. דרבנו, נתנו כל מיני הטבות כאלה ואחרות, אבל הגיע הזמן להחזיר את ההטבות אט אט למשק ולהחזיר את כל העם למעגל העבודה. היינו נחמדים, אבל בסופו של דבר, עכשיו תורם של אותם עובדים, שהיה להם קצת זמן איכות עם הילדים, עם האישה וכו', להחזיר את אותם ימים, כי עם ישראל הוא עם עובד, עם יצרן ולא עם בטלן, ואסור לנו לעודד סוג כזה של בטלנות. בשם ה' נעשה ונצליח, נחזור יחד למעגלי העבודה. אני מבקש להביא את דבריי בשלמותם.

מכיוון שהארכתם את התקופה לצבור זכאות עד סוף אוגוסט, ולכן אדם גם לא יקבל את תלוש השכר שלו בסוף אוגוסט אלא כמה ימים אחרי כן, יישאר לו פחות מחודש להגיש בקשה. אני מציעה להאריך את המועד להגשת בקשה.

לא הארכנו כרגע עד אוגוסט, אנחנו שומרים לעצמנו את האופציה,

תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אין לנו מעמד פה. הוועדה מאשרת כן אוגוסט - - - מאה אחוז, כן. אפשר להאריך את המועד? שלא יקבלו, תעשה מה שאתה רוצה. כמו שיושב-ראש הוועדה אמר, ככל שנבוא ונחליט שאנחנו מאריכים, תהיה לנו גם הסמכות להאריך את המועד. אז עד מתי? אנחנו צריכים לכתוב את זה במכתב. תוסיפי עוד חודש. כמו שהוספנו עוד חודש, שתהיה לנו אופציה להוסיף גם חודש בהגשה.

ואלה, אם אתה עושה את זה, תעשה את זה לבד, לא צריך לעשות את זה בפרהסיה, בלי פרשנויות.

הצבעה אושרה. תודה רבה. ברוב של שלושה מול אחד שלא משתתף בהצבעה, כי הוא אומר שזה לא רציני, אנחנו מאשרים את ההתייעצות, כי גם אני חושב שזה לא רציני. תכנית לא רצינית, שמשחיתה פה זמן, ולצערי, והלוואי שאתבדה, גם לא תביא אנשים למעגל העבודה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:28.